בוקר טוב.

אין דבר כזה ועדה מצומצמת, אז ועדת משנה לחודש-חודש וחצי בנושא של העסקים הקטנים.

בינתיים נעשו שינויים בהרכב הוועדה שלנו וזה משנה את ההרכב של הוועדה ההיא. אז אני מבקש להוסיף חברים לוועדה, חבר הכנסת עמית הלוי במקום אלי דלל שעזב את הוועדה, וחבר הכנסת אליהו ברוכי שביקש להצטרף, נכון?

כולנו בעד? הצבעה אושר. אוקיי, שינינו את הוועדה. מתי אתם מסיימים? מי קיימים? אתה ויש חברי כנסת - - - יש גם משקיפים, נתנו לחברי כנסת שהם לא חברי ועדה. אז את תעבירי לי מי החברים ומי המשקיפים? החברים זה אתה ורון כץ ואת המשקיפים אני ארשום לך. מתי לדעתך - - - אנחנו מחר בדיון שמקיימים כאן נאסוף הערות אחרונות ואז כל העבודה תעבור אליך ואתה תנהל את הדיון, כי זה חייב להיות ברמה שלך, אדוני יושב הראש. בסדר, תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 09:06.